הצעת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור),

בדיון הקודם עד סעיף 8, כולל סעיף 8. בעקבות הדיון בוועדה,

אנחנו צריכים לא להיסחף,

למשל, אם הלווה לא משלם. כל הדברים האלה מוסדרים בחוק, הם לא ענייננו כרגע. אנחנו דנים רק בהיבטים של הלבנת

בפעולה שלגביה התעורר חשש להלבנת הון או למימון טרור, לא יחולו פטורים והקלות,

לפי סעיפים 6 או 8,

לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור את ביטול ההקלות, ככל שניתנו, לפי סעיפים 5(ו), 7(ג)

ביקשתי שיבוטל המדרג, כי לא ראיתי הבחנה בין מצב שיש חשד להלבנת הון לבין הערכת סיכון שביצע המפעיל. אנחנו ביקשנו לבטל את זה. מה שקרה זה שהעבירו את זה מסעיף קטן

מה זה "זיהוי"? הוא צריך להזמין את הלקוח ולעשות הכרה של פנים מול פנים? אני מבין שכל הפרינציפ הוא שאין כאן מפגש של פנים מול פנים, זה עובר דרך פלטפורמה מסוימת.

וכבר הסכמנו שאנחנו כן חושבים שמותר לרשויות לבקש למרות שמדובר באזרחים להיות הזרוע שלכם כדי לעשות את ההבחנה,

אתה שותף בטרור, למה לא התרעת".

אנחנו מפרסמים מסמכי דגלים אדומים לגבי כל

זה לא הוגן כשאת באה לאזרח בטענות על דבר שהוא לא מחויב.

הוא לא יודע מה תמרור אדום אצלכם. המידע הזה מונגש באופן שוטף. אחרי שהצו יוצא,

ישנו גם חוזר מאוד מפורט שמדבר על אופן ניהול סיכוני הלבנת הון. אנחנו מתכננים להוציא את החוזר

הסעיף מפנה לתוספת הרביעית, שם יש רשימה של דגלים אדומים. אם הפעילות נופלת תחת אחת הפעולות שמפורטות שם, קמה חזקה שמדובר בפעילות בלתי רגילה שמחייבת דיווח בלתי רגיל לרשות לאיסור הלבנת

בבנק ולקבל אפס ריבית, הוא שם בפלטפורמה. אם אדם שם בפלטפורמה ולא בבנק, כנראה הפיתוי גדול יותר,

זה שווה לו, אחרת הוא לא היה עושה את

(א) מפעיל ידווח לרשות המוסמכת על פעולתו כמפורט להלן: העברה של נכסים פיננסיים אל מקבל שירות או ממנו, בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות ולעניין אשראי שניתן אגב רכישת נכס או שירות בסכום שווה ערך ל-150,000

שזה מתייחס לאיראן ולצפון קוריאה, מעבירים את המידע למשטרה, כדי שהמשטרה תבדוק אם יש אפשרות לבצע את הפעולה או אין אפשרות, והמשטרה נותנת הנחיות חזרה לגוף המדווח. המשטרה מדווחת

אם יש פעילות במזומנים שהיא לגורמים שלא קשורים לנותני שירותים של בית הספר - הבנק מדווח על

המידע שהרשות אוספת הוא לצרכים מודיעיניים. אנחנו לא מעבירים מידע לרשות לאיסור הלבנת הון,

אסור לכם להעביר?

אתה פעם ניסית להיות במקום רן כדי לראות שזה אותו דבר וזה פשוט? אני לא בטוח שזה אותו דבר וזה פשוט.

מידע, אותו דיווח.

מהמשטרה הוא מבקש לדעת מה לעשות, שזה כבר משהו

זה נשמע מאוד סביר שפלטפורמה יכולה לשכוח לעשות דיווח כזה. זו חובת דיווח לא לפי הצו הזה, זו חובת דיווח מכוח החוק. הסעיף פה מפנה לסעיפים בחוק שמכוחם יש את חובת הדיווח. פה זו רק הבהרה שאומרת שכשאתה ממלא את חובתך בלדווח למשטרה, תדווח גם לרשות לאיסור

ליחיד תאריך לידה ומין,

מספר זהות, מען, ליחיד תאריך לידה ומין, לתאגיד

בוצעה פעולה באמצעות העברה אלקטרונית ייכללו בדיווח שם מקבל השירות, מספר זהותו ומענו, וכן שם המעביר או הנעבר,

רוב העבודה היא באפיון ובפיתוח של אותו דוח, גם בשמירת הנתונים במסד הנתונים לפי השדות שמבקשים.

לאחר שאתה שולף את הדוח יש תהליך של טיוב

כל דוח כזה,

לוקח עוד כמעט יום עבודה שלם. אתה אומר שאתה מוציא 1,000 דוחות כאלה בחודש.

אחרי האפיון והפיתוח,

לראות שהנתונים נשלפו טוב. זאת עלות לא מבוטלת.

הם לדיווחים הבלתי רגילים.

את הפעולות המשלימות, את הבירורים המשלימים, את הבקרות המשלימות. אם הוא נמצא מול מבצע פעילות והוא צריך לעשות בקרות נוספות, בירורים נוספים אבל הוא חושש שאם הוא

וכן לא יגלה את עובדת קיומו של דיווח משלים כמשמעותו בסעיף 31(ג) לחוק, את עובדת קיומה של בקשה לדיווח כאמור או תוכנו של אחד מאלה, וכן לא יאפשר מתן עיון במסמכים המעידים על כל אחד מאלה, על אף

חוק המאבק בטרור קובע שאם אין אפשרות לעכב פעולה במהלך עסקים תקין, זה יכול להיות גם בסמוך לאחר ביצוע הפעולה.

השאלה אם עניין איסור וגילוי התוכן של הדיווח מתייחס גם לבנק. אם היום, במציאות

הוא מבקש לדעת מי הלקוח, מה ההסכמים שלך איתו. הוא לא יכול לבקש ממך: תן לי את כל הדיווחים שדיווחת לרשות לאיסור הלבנת הון. התוכן של הדיווח זה גם הפרטים של הדיווח.

אם הוא לא יזכיר בדיווח שלו שיעקב מוישה חשוד, הבנק יכול לתבוע אותו יום אחד,

אתה הפקדת אצלי כסף של טרור,

הבנק מבקש ממנו את רשימת הלקוחות, כדי שהבנק בעצמו, שחייב לעשות הכרת הלקוח, יבדוק את האנשים האלה. הבנק יבקש ממנו את מה שהוא בדק. הבנק מחויב לעשות את הבדיקות

הוא עכשיו מעביר לבנק,

מותר לו להגיד לבנק שהוא חושש שיעקב מוישה זה כסף של טרור?

את אומרת שאסור. אם אחר כך מתברר שהבנק מחזיק כסף של טרור, הבנק יתבע אותו? הוא לא יתבע אותו, כי

על הבנקים, כמו שמאיה כבר אמרה, חל כבר משטר של איסור הלבנת הון.

הם מחויבים להכיר את הנהנים של הפלטפורמה. כמו

זיהיתי לגבי יעקב מוישה איזו שהוא פעילות שנראית לי לא רגילה,

העברות. רונן, זה בדיוק מה שעכשיו אוסרים עליו לעשות.

דיווח עליו

אם הבנק מיוזמתו זיהה את הפעילות החריגה - - הוא לא זיהה. אני לא יודע למה הבנק שאל אותו. הוא צריך לשתף פעולה עם הבנק.

אל תגיד שדיווחת לרשות לאיסור הלבנת הון,

אני לא בטוח שצריך להוסיף משהו בצו. מספיק הפרוטוקול הזה, מספיקה הפרשנות הזאת בשביל להגן

הרשימות שמדובר עליהן הוגדרו בסעיף 1 - רשימה של ארגונים ואנשים שהוכרזו כפעילי טרור לפי חוק המאבק בטרור ורשימת הגורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ומימון של נשק להשמדה המונית. אלו שתי הרשימות. בכל פעם שהם מקבלים מקבל שירות חדש הם צריכים לבדוק שהוא לא מופיע ברשימות

בעקבות הערת הוועדה החובה היא חמש שנים לפחות ממועד סיום החזר האשראי.

מפעיל יקיים מאגר מידע ממוחשב של כל הפעולות ופרטי הזיהוי ושמירתםוהדיווח הנדרשים לפי צו זה של מקבלי שירות, מיופי כוח, נהנים

מפעיל ישמור באורח נגיש פרטי כל

ובכל מקרה לא

לא ביצע המפעיל פעולות כאמור תוך שנים עשר חודשים מיום התחילה, לא יאפשר המפעיל למלווה לבצע כל פעולה מלבד משיכת יתרה קיימת או פירעון אשראי או חוב. התוספת הראשונה כוללת רשימה של מדינות

יש פה טופס מה הוא צריך לסמן. כנ"ל לגבי בעל השליטה. אם מקבל השירות הוא תאגיד, הפלטפורמה צריכה לשאול אותו מי הם בעלי השליטה בתאגיד. הפלטפורמה לא צריכה

שזה רשות שוק ההון, לא מאפשר להן - לדוגמה, האם בדיקת תעודת זהות כשמבקשים תעודת זהות לזיהוי בן אדם חייבת להיות ידנית או יכולה להיעשות בטכנולוגיה

האם זיהוי פנים אל פנים יכול להיעשות בוידאו קונפרנס וכו'. דא עקא, למרות שיש טיוטה ראשונית מאוד של חוזר כזה שגם הופצה לגופים,

היא צריכה לעבור עוד גיבוש ועוד מעבר בתוך משרדי הממשלה וגופי הממשלה הרלוונטיים. נכון לעכשיו אין משהו

כי גם המדינה רוצה שתהיה רגולציה, גם הגופים עצמם רוצים שיחול עליהם הצו כדי שהבנקים

קיבלנו לאחרונה את החוזר. צריך לעשות תיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים על ההיבטים האלה.

שזה יכול לקחת שנה, שנתיים או יום. אני מתקשה להעריך תקופת זמן מדויקת, אבל התקופה שקבועה בצו תספיק כדי לאפשר היערכות מוקדמת של כל

אני מבין שהם לא יצטרכו לעשות שום דבר עד שלא תגבשו עמדה. הם לא יצטרכו לפגוש את הלקוח ולא לקבל חתימת מקור. אני מדבר על שני הדברים האלה. הם יוכלו לפעול בצורה

הוא אומר שהצו כולו ייכנס לתוקף בעוד חצי שנה, אבל אותם שני סעיפים ייכנסו לתוקף רק אחרי שהם יפרסמו את החוזר שלהם.

הם יפורסמו בעוד חצי שנה, זה יהיה בעוד שנה, ואם הם יפרסמו את זה בעוד שנתיים,

אם לא יפורסם החוזר לעולם, אז

אני לא מעלה על דעתי שהמדינה על שני סעיפים

לכאן או לכאן. אתם יכולים לקבל החלטה שלא, אתם יכולים לקבל החלטה שכן.

הוועדה יכולה לעשות את זה, אבל אם הכוונה היא להתאים את פעילות איסור הלבנת גם לדרך הפעולה באינטרנט, לפחות צריך לחכות שיהיו את ההוראות. אנחנו נטיל

אני חושב שכדאי שיהיה איזה שהוא פרסום רשמי של רשות שוק ההון, כדי שכלל הפלטפורמות ידעו שפורסם הדבר הזה. יהיה פרסום ברשומות לגבי מועד פרסום החוזר. אנחנו רוצים, אם זה המתווה שהיושב-ראש מבקש, שבכל מקרה תיקבע תקופה מקסימאלית. מדובר בחוזר שלא אנחנו מוציאים, מי שמוציא אותו זו רשות שוק

מנהלים כספים של משקיעים, אנחנו מנהלים מערכות אשראי. אנחנו בשמחה נטיל על עצמנו את כל האחריות שיש בצווים האלה.

אחת הסיבות שרצינו גם את החוק וגם את הצו הזה היא כדי לייצר מצב שנוכל להתנהל בפעילות מסחרית ללא עצירה של הפעילות. מאוד חשוב לנו שהצו הזה יוחל עלינו כמה שיותר מהר ותוציאו אותנו

אני מצטרף למה שעופר אמר.

הוא גם אוסר עלינו לקבל אני נותן דוגמה

זה המצב היום.

כמו שאמרת קודם, אתם בודקים את זה. יכול להיות שאם הצו הזה יעבור אתם תשחררו את הבנקים, אתם תרדו מהם,

זה קיים, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, לכן קבענו

לפחות את העניין של הכרת הלקוח. לגבי ההקלות האחרות שבוריס ציין,

לא צריכים לזהות את הלקוח. לקבל את

אני אעבור עכשיו על התיקונים המשמעותיים שנעשו. תיקון אחד נוגע למערכות חברתיות. שם, בעקבות ההערה של היושב-ראש, קבענו שעל המערכות האלו תחול החובה לכתוב את הפרטים, כאשר תהיה להן הקלה מאוד משמעותית לגבי מה נחשב מספר הזיהוי. זה אומר שאם מישהו משלם בכרטיס אשראי לא יהיה צריך את מספר תעודת הזהות שלו,

מי בעד לאשר את הצו, ירים את ידו? הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין אושר. מאושר פה אחד. תודה לכולם. תודה לוועדה, לאלעזר וכל הגופים ששיתפו פעולה, ישבו והביאונו עד הלום. שיהיה לכם, אנשי הפלטפורמות, בהצלחה. לכם, הרשות לאיסור הלבנת הון, שתהיה כמה שפחות עבודה, את זה כולנו רוצים.

13:00.